בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת, היום יום שני, כ"א בסיוון התשפ"ב 20 ביוני 2022, על סדר היום בקשת יושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת אלכס קושניר, להקדמת הדיון בהצעת חוק מענק סיוע לעסקים בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות זן אומיקרון של נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), לפני הקריאה השנייה והשלישית - הצעה ממשלתית. בקשה, אדוני יושב ראש ועדת הכספים. אדוני היושב ראש, תודה רבה. אני לא חושב שצריך להרבות במילים ולהסביר עד כמה דחוף להעביר את החקיקה הזאת. אנחנו בוועדת הכספים קיימנו 10 דיונים על החוק הזה. אמר חברי ולדימיר נכון בדיון אצלנו, שלפחות שישה דיונים היו די מיותרים כי דנו ביותר מ-1,000 הסתייגויות. לקראת סוף הדיון הוסרו רוב ההסתייגויות - נשארו כעשרים ומשהו הסתייגויות על החוק הזה. אנחנו כרגע מנסים לקדם את החקיקה כי יש הרבה מאוד אנשים שמחכים לפיצוי הזה, לכן אני מבקש להקדים את הדיון בהצעת החוק הזאת. ניסינו להגיע לכל מיני הבנות בוועדה. הורדנו את כל ההסתייגויות הלא ענייניות - נשארו הסתייגויות ענייניות בלבד. על כאלו או אחרות שנשארו אמרנו שאפשר לבוא ולדבר, אבל לפי דעתי הורדנו את כל ההסתייגויות הלא ענייניות. היום בגלי צה"ל דיווחו על הסתייגויות לא ענייניות. גם ב"דה מרקר" בשבוע שעבר דיווחו, אבל הוכחתי בוועדה עצמה שהם רק ראו רשימה בלי הסתייגויות. גם אנחנו רוצים שזה יגיע למליאה, גם אנחנו בעד, רק אני מבקש - פעם אחת היה תקדים שיושב ראש הכנסת מחק

שיביאו את ההסתייגויות, יצביעו עליהן. את משך הזמן אני לא מתקן, כי איתן, אם אתה זוכר היה בלאגן במליאה על הנושא הזה. חבל שהיועצת המשפטית לא נמצאת, היא הייתה זוכרת את זה. אני מאוד מבקש שאת ההסתייגויות יביאו להצבעה במליאה ובמליאה יחליטו כמה ואיך, יחליטו אם מצביעים בעד או נגד. ההסתייגויות היו בעד העצמאים, בעד עסקים קטנים ובינוניים. בשביל זה עשינו את ההסתייגויות האלו. היו דיונים ארוכים בוועדת כספים בהם ניסינו להגיע כמה שיותר לטובת אותם עצמאים קטנים ובינוניים, אבל היו חילוקי דעות בינינו לבין משרד האוצר. אני אפילו לא מדבר על חברי הקואליציה, שגם הם היו בדעה שצריכות לעבור ההסתייגויות האלו אבל בגלל אילוצים של משרד האוצר - - אתם בעצמכם אמרתם 80 מיליון,

אנחנו כבר אחרי הוויכוח. אתה יודע מה,

לא הסכמתם להיות עם העצמאים כמו שאנחנו רוצים, לכן אנחנו עכשיו רוצים להעביר את החוק הזה עם ההסתייגויות שיש, לעשות הכל כדי ששום הסתייגות לא תרד, ועם ישראל ישפוט מי היה איתו ומי היה נגדו. כמובן שההסתייגויות נידונות במליאה. לדעתי, ליושב ראש אין סמכות - - הוא לא צריך סמכות. אתה לא מכיר את מיקי? אין סמכות להסיר הסתייגויות. אני יודע שהסרתי הסתייגויות כשהיה 98 והכנסת סירבה לומר על מה מצביעים, ואז הצבעתי ברצף עד הרגע שהסתיימו ההסתייגויות. זה היה הרגע היחידי שבו אני זוכר סיטואציה שבה - - אני חייב להעביר לך את ההסתייגויות,

בכל מקרה נצביע על הקדמת הדיון. כל הסיפור של המליאה הוא סיפור של המליאה, אנחנו רק מקדימים את הדיון על מנת שנוכל להצביע ולהעביר את הכספים לעצמאים. מי בעד הקדמת הדיון, ירים את ידו? הצבעה אושר. אני מודה לכולם, הישיבה הסתיימה. הישיבה ננעלה בשעה 11:25.